אנחנו דנים בסכנת סגירת המאפייה המרחבית

אני דיברתי כמה פעמים עם אמיר אשל מנכ"ל משרד הביטחון. בשבוע שעבר קיימנו דיון בנושא. ינון,

סיכמנו שישבו עם המאפייה יחד עם משרד הכלכלה,

זה משרד וכסלר שהוא לא משרד קטן. אפשר למצוא פתרון שימנע את פיטורי 120 או 140 עובדי המאפייה. מה שמפליא אותי זה שמשרד הכלכלה לא כאן. אנחנו נלחמים. מי אמר שהוא לא כאן? תכף נראה אם הוא כאן. למשרד הכלכלה יש את האופציה לבוא ולדפוק על השולחן ולומר עד כאן. הוא יכול לומר שמכיוון שהזכיין זכה במחיר לא הגיוני, מחיר טורף, המכרז הזה הוא מכרז שאיננו חוקי ואני מורה

במשרד לבטל אותו ובבקשה בואו נתמודד עכשיו בבית המשפט. קודם כל נבטל את המכרז הזה כי המחיר שניתן, 2.70

הוא מחיר טורף, הוא מחיר הפסדי כדי למנוע את המשך קיומה

דודו שטייניץ אמר שארבעה שקלים, זאת העלות. אדוני היושב ראש, תודה רבה על הדיון החשוב הזה. הדיון הקודם עסק בטבריה ועכשיו אנחנו עסוקים בקריית שמונה ואני רוצה לחזק את ידיך בעניין. אני חושב שנוכח משבר הקורונה, הנושא של הפריפריה, של הצפון, של הנגב, מקבל משמעות יותר חזקה ומשמעותית. אני רוצה להתייחס לגופו של עניין. בדיון הקודם שהיה כאן הועלו טענות חמורות ואמר אותן נציג משרד הכלכלה, שלכאורה המחיר שהוצע הוא מתחת למחיר מינימום.

אנחנו רואים שבן אדם נכנס למכרז כדי להפסיד אני מסתמך על הדברים שנאמרו כאן על ידי נציג משרד הכלכלה אז כנראה שמשהו כאן לא התבצע עם השכל הישר ומשהו במכרז דורש חשיבה מחודשת. יש המלצה שמונחת במשרד הכלכלה אני לא יודע אם זאת טיוטה או המלצה סופית לגבי מחיר מינימום בצו המחירים ליצרן. הדבר הזה, נוכח המקרה הספציפי עליו אנחנו מדברים, מקבל משמעות אמיתית. אנחנו רואים שאין מחיר מינימום בצו המחירים ליצרן ואנחנו רואים מקרים שהגדולים טורפים את הקטנים וזה קורה סביב משבר הקורונה ובטח כאן בעניין הזה. לכן מה שאמר חברי חבר הכנסת ינון, הבקשה לדחות את ההזמנה שבעצם תיתן לזה תוקף של הסכם - ההזמנה בניגוד למכרז - למכרז עצמו, אנחנו מבקשים

הוצאת ההזמנה בחודש. בזמן הזה משרד הכלכלה יעשה את מה שהוא צריך לעשות בהקשר של צו המחירים ליצרן. אנחנו נתקלים בחומה בצורה מבחינה משפטית לגבי המכרז הזה, אולי צריך לבדוק מסלול שהוא דווקא כלכלי, לסייע להם מבחינה תקציבית. בעוד שלוש שנים מרכז... יעבור לדרום וזה קצת ישנה את מה שאתם משווקים היום. כך הבנתי. הבסיסים של צה"ל עוברים מהמרכז לדרום.

המצוקה העיקרית היא בשלוש השנים האלה שהם נכנסים להפסד. אני יודע שבמשרד הכלכלה יש קרן לעסקים קטנים לשימור עובדים. אם הבעיה שלנו היא למנוע את הפיטורים במשך שלוש השנים האלה ואחר כך המצב אמור להשתפר ולדרום ישווקו יותר, שמשרד הביטחון אני לא יודע מה הסכום לשנה, חמישה-שישה מיליון שקלים ומשרד הכלכלה, כל אחד יעביר לקרן הזאת את הסכום הזה לשנה ויעבירו למפעל למשך שלוש שנים ואחר כך יוכלו להתנהל לבד בזכות עצמם. מי נמצא כאן ממשרד הכלכלה?

בדיון הקודם אמר נציג משרד הכלכלה שמשהו לא נראה לו טוב עם כל הסיפור של המכרז הזה. מה מציע משרד הכלכלה לעשות? מבחינתנו ככל שהמאפייה תרצה לשנות משהו מהמודל העסקי, היא יכולה לקבל ייעוץ מאתנו. אנחנו נוכל לסייע. לא הבנתי. שעות ייעוץ. אם הם רוצים להעיף עובדים, שיתייעצו עם צוותי המעוף. אני לא בא לקבל ייעוץ. אני רוצה לדעת. הציע כאן הצעה חבר הכנסת אופיר כץ. אתם משרד שהוקם כדי לעזור למקרה הזה. הוא אומר, בואו נדחה את זה בחודש, נשב וננסה למצוא פתרון, אתם תסייעו להם בכסף, משרד הביטחון יסייע להם בכסף. אני לא יכול לבקש לבטל מכרז אבל אני יכול לבקש לדחות. אם אתם עומדים מאחורינו, אתם משרד שצריך לדאוג לעובדים, לא לתת להם ייעוץ, האם אתם יכולים לעזור למאפייה בסיוע כספי כדי שבחודש הזה נחפש פתרון. אנחנו מקווים שבעוד שלוש שנים יהיה יותר קל.

מבחינת סיוע כספי, יש את

למפעלים במצוקה.

לבדוק לפי הנהלים של התוכנית הזאת, אם יש להם אפשרות לסייע. אני אדבר עם השר. אדוני היושב ראש, אתה לא היית בדיון הקודם. בדיון הקודם עלה אדם ממשרד הכלכלה ואמר שמחיר הלחם הוא ארבעה שקלים. המאפייה שזכתה נתנה את זה במחיר של 2.70 שקלים. לא הגיוני. הוא כבר אמר שמשהו לא בסדר במכרז. צריך לבטל את המכרז. נקודה. למה אנחנו הולכים סחור סחור? נתנו מחיר כדי להשתלט. דודו שטיינמץ כאן?

הוא לא ב-זום. אדוני היושב ראש, יש כאן משהו מסריח. אני מבקש להביא ל-זום את דודו שטיינמץ. בוא נעזוב רגע את הסכום, אם יש אותו או אין אותו. מבחינה תפעולית אפשר דרך הקרן הזאת להעביר כסף ישירות למאפייה?

היא לא מהקרן לעסקים קטנים. לגבי הקרן לעסקים, יש שם קריטריונים וצריך לבדוק יותר לעומק כדי לדעת אם הם יכולים להיכנס לתוכנית הזאת יחד עם תוכנית הבראה. אין לך את הנתונים של המאפייה? זאת פעם ראשונה שאת נחשפת אליהם? תישארי אתנו. תכף נדבר אתך לגבי הפתרון. דיברתי עם שר הכלכלה והוא אמר שהמנכ"ל שלו מטפל בזה באופן אישי. אולי בינתיים היא תעשה בדיקה מול המנכ"ל.

המכרז נראה לי לקוי.

את חוזרת על הדברים.

תבדקי עם המנכ"ל שלך. הוועדה מבקשת לדעת, מכיוון שאני שומע שהוא מטפל בזה באופן אישי. אני רוצה לקבל ממנו תשובה. או שהוא יעלה ב-זום או שאת תדברי בשמו אחרי שדיברת אתו. אתה מדבר על הממונה על ההגבלים העסקיים? לא. על מנכ"ל משרד הכלכלה. הממונה על ההגבלים העסקיים, תקבלו תשובה בעוד שלוש שנים שזה בסדר. היועצת המשפטית שם אמרה שזה בסדר. כבר היה לי עסקים אתם. אני צריך פתרון היום. אני מציע שנסתכל על המקרה הזה כעל מקרה בוחן. העובדים בקריית שמונה, זאת הצלת נפשות ולא פחות מזה. אם מישהו יאבד את מקום העבודה שלו בפריפריה, במקרה הזה בקריית שמונה, אין לו תחליף תעסוקתי. מדינת ישראל, כל הגורמים כלכלה, משרד הביטחון, משרד האוצר ואחרים כולם צריכים למצוא דרך איך אנחנו במבחן התוצאה מאפשרים למפעל הזה להמשיך לפעול. אנחנו צריכים לתעדף את כל התעסוקה בפריפריה ואם לא נותנים לאנשים חלופה תעסוקתית אסור לנו לא להיכשל בעניין הזה. אני מציע לכולנו לקחת את זה כמקרה בוחן. אם לא נצליח בזה, אחרי המקרה הזה יבואו עוד הרבה עסקים שיתמוטטו. תודה. מי נמצא כאן ממשרד הביטחון? אני הולך לבקש מכם שתדחו את המכרז

למה בחודש? תציע לתקופת הקורונה. חבר הכנסת ברקת, אני יודע מה שלפנינו. ועדת הכספים לא יכולה להתערב במכרז שהתבצע בחוק. אנחנו לא יכולים להתערב בזה. חודש לא ייתן מענה. ייתן מענה. לפחות לתקופת הקורונה, עד שתהיה תקופה. ניר, ייתן מענה. אני אמרתי את זה בשיחה הקודמת. יש כאן עיר שלא בחרה בכחול לבן וזה נושא פוליטי.

קטי, זה מפריע לי. אני דיברתי עם המנכ"ל כמה פעמים. יש בעיה משפטית לבטל את המכרז. אני מבקש, יש לנו כאן את משרד הכלכלה, יש את משרד הביטחון, יש גם מערכות לאומיות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן. עם כל הכבוד, בגמרא כתוב שלא חרבה ירושלים בגלל שהעמידו דבריהם על דין תורה. יש מצב שבו משרד הביטחון לא יכול לעמוד מהצד. אתם הולכים לעשות מעשה והמעשה הזה יהיה חוקי אבל הוא יהיה נורא ואיום מכיוון ש-120 עובדים יצאו לרחוב בקריית שמונה ואתם יודעים מה המשמעות של זה. אמר לי מנכ"ל משרד הביטחון שהוא הסכים לעשות החלפה בין המאפיות בדרום ובצפון אלא שהלשכה המשפטית לא מאפשרת. אני לא יכול להתערב בזה. אף אחד מאתנו לא יכול להתערב. אני יכול לבקש לדחות בחודש. דחייה בחודש תאפשר לנו לעבוד מול משרד הכלכלה, תאפשר לנו לעבוד מול המשרד שלכם, תאפשר לנו לעבוד מול המאפיות ונוכל להתקדם עם העניין. יכול להיות שנוכל להביא תקציב כדי לפתור את הבעיה של הפער. אני לא מדבר על זה שהעובדים ייזרקו לרחוב בשעה שיש כאן משהו שלא מריח טוב, אבל אני לא יכול להגיד את זה. אני אבקש תשובה. אדוני היושב ראש, נעשה את זה קצר. בהמשך לדיון הקודם שהיה, לא יתכן להשאיר במקום שאין חלופת תעסוקה כמו בקריית שמונה ובכלל בפריפריה. לא יתכן לזרוק עשרות משפחות לרחוב ולהרוס את מטה לחמן, במיוחד בתקופה כל כך קשה. משרד הביטחון היה צריך לעשות חושבים ובמכרז מראש לא להגיע למצב כל כך אבסורדי שמי שגר בקצה הצפוני של הארץ משרת את הקצה הדרומי והדבר הזה מייקר את העלויות ולכן גם בסופו של דבר המחירים הטורפים שהזכירו קודם במכרז גרמו לכך שהמצב האבסורדי הזה מתרחש. אנחנו כוועדת הכספים שטיפלה בהמון בעיות בתקופה של הקורונה, בעצמאים ובמובטלים, חייבים לא לאפשר לדבר הזה לקרות.

שייזרקו עשרות משפחות בקריית שמונה לרחוב . תודה. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה. שלום לחברי הוועדה. תודה אדוני היושב ראש גם על הדיון הקודם וגם על הדיון הזה ועל כך שאתה מגלה חשיבות רבה יחד עם כל חברי הוועדה. אני באמת אסיר תודה על כך. חברים, שמעתי את הדברים. אני חייב להבהיר נקודה אחת, קודם כל לחבר הכנסת אופיר כץ ידידי. עיר הבה"דים בדרום היא לא חלק מהמכרז הזה ולכן העתקת הבסיסים היא לא רלוונטית. אנחנו לא מדברים על הבה"דים. עד כמה שאני יודע, שם יש להם חברה שהיא מפעילה את הכול כולל הלחם. לכן העניין של המעבר לדרום הוא לא רלוונטי ואנחנו לא מדברים רק על שלוש שנים. אנחנו מדברים על מפעל שמשנת 1950 עושה את זה בקצה הצפוני של הארץ ואנחנו מדברים על כך שבעזרת השם הוא גם יוכל להמשיך לעשות את זה עוד שנים רבות ולא עוד שלוש שנים או עוד חודש. לכמה זמן המכרז? שנתיים פלוס שנה. גם לגור בצפון וזה שבוקר אחד סוגרים לך את המפעל ואין לך יותר אפשרויות אחרות לאותם 120 עובדים, גם לזה יש מחיר. גם להיות בקצה של הארץ ולספק את הלחם הזה תחת אש ותחת אלפי טילים, בקור ובגשם ולפעמים גם מחוץ לגבולות הארץ, מה שהעובדים המסורים האלה עשו במשך עשרות שנים כדי שכל חייל בכל מוצב ובכל בסיס יקבל את הלחם שלו, ולכולנו יש ילדים בצבא והיו ילדים בצבא או אנחנו בעצמנו היינו בצבא זה הזמן שלנו לדאוג להם שגם להם יהיה את הלחם שלהם. נכון לעכשיו ההחלטה הזו מובילה בהכרח לסגירת המאפייה ופיטורים של כ-120 עובדים, מתוכם תושבי קריית שמונה. לא הגיוני שיש חלקים בממשלה שמפתחים את הגליל ויש החלטת ממשלה לפתח את הגליל, בזמן שחלקים אחרים בממשלה תוקעים מקלות בגלגלים ופוגעים לנו בבטן הרכה של כולנו, בתעסוקה, שזה גם כך אחד האתגרים הקשים של הפריפריה. אני הייתי מעדיף היום לשבת ולכתוב את הסיפור החדש של קריית שמונה עם פודטק, החממות הטכנולוגיות, לייצר תעסוקה חדשה ואוכלוסייה איכותית לגליל אבל אי אפשר לפרוץ קדימה כשכל הזמן צריך לכבות שריפות וכל הזמן לראות שהחלטות של חלקים מסוימים בממשלה מחזירות אותנו אחורה. חברים, לא מדובר כאן בכסף גדול. אני יודע שהממשלה הזאת רצתה להוביל תעסוקה עם חברת אינטל למשל, אז העבירו החלטה של 3.2 מיליארד כדי לייצר 1,000 משרות. אם אני אחלק את זה, זה 3.2 מיליון למשרה. כאן אנחנו מדברים על סכום דומה ל-120 משרות, אז נכון, זה לא היי-טק וזה לא אינטל אבל יש כאן ציונות, יש פה ישוב שיושב בקצה ו-120 משרות ולא משרה אחת. חברים, לא מדובר בכסף גדול. מדובר כאן באנשים שמסרו נפשם עשרות שנים כדי שחיילי צבא הגנה לישראל יוכלו לאכול לחם ולקבל אותו בכל נקודה.

הוועדה הנכבדה הזו, אני שומע את כולכם, אנחנו יודעים שכולכם בעד, בואו נעשה הכול.

הפתרונות הם אצלכם אבל אסור לנו לתת לכל אותם 120 עובדים ללכת לחפש עבודה, לא בזמן שגרה וקל וחומר לא בזמן קורונה. אנחנו יודעים כמה קשה למצוא תעסוקה ושהאבטלה במדינת ישראל היא פי שלוש. אין ספק שבזמן קורונה זה לא הוגן כלפי אף אזרח במדינה ובטח לא לאזרחים האלה. אם אנחנו רוצים לצמצם, צריך לעשות את זה בצורה שקולה והדרגתית. לא הגיוני לחתוך בוקר אחד 70 אחוזים מההכנסות בבת אחת ולא לתת אפשרות להסתגל. אי אפשר בוקר אחד להחליט. בסדר.

הבנו. אני מודה לך אדוני ראש העיר. כמה הרווחתם השנה? כמה הפסדתם? הפסד של שלושה מיליון שקלים. בגלל חמש שנים של מחירי הפסד בגלל עבודה מול המדינה. זאת הסיבה שהם פנו למשרד הביטחון. השנה צופים שתיגמר בהפסד של שלושה מיליון שקלים. ובשנה הבאה, בלי המכרז הצפוני? צפוי להיות הפסד של קרוב לחמישה מיליון, שישה מיליון שקלים. כרגע אתם מפסידים כסף?

למה את נמצאים בהתקשרות? יצאו למכרז הזה בגלל מחירי הפסד. יצאו למכרז הזה בגלל שאמרנו שאנחנו לא יכולים לשאת. יש לך תשובה ממשרד הביטחון? לדחות את ביצוע תפעול המכרז הזה בחודש. לדחות את הוצאת ההזמנה. לדחות את הביצוע. אתה לא מסביר את זה שיש עליכם עכשיו חרב שמונחת על הצוואר. ההזמנה אמורה לצאת מחר בבוקר. הוצאת הזמנה דורשת הסכם. הסכם, אף אחד לא יכול לאתר. צריך לדחות בחודש את הוצאת ההסכם, ל-1 בפברואר. שאלתי האם אתם מסכימים לדחות את זה. אדוני, אנחנו צריכים לבדוק את הבקשה הזאת. לבדוק מה הישימות המשפטית. ברשותך, אני רוצה לומר מספר משפטים.

לנו מאוד על הסיטואציה שנוצרה עם העובדים, במיוחד בתקופה הזאת. דובר כאן על נושא של יישובי קווי עימות ופריפריה, ואני בוודאי לא מחדש לכלל הנכבדים שיושבים באולם שמשרד

מקפיד לתת עדיפויות לישובים שנמצאים בקווי עימות. בסדר. אני לא רוצה לשמוע את זה.

לספר לך את מה שסיפרתי לחברי הוועדה. היה כאן דיון - היו הרבה דיונים לגבי המתפרה של משרד הביטחון

היו שם 50 עובדות עולות חדשות מאתיופיה ויכול להיות שזה המספר

ביטלו את ההזמנה הזאת. היו כאן 2.5 מיליארד שקלים על השולחן, העברה של משרד הביטחון. אני כמובן לא מקשר בין הדברים. אני שוקל האם להעביר את הכסף הזה או לא להעביר אותו. אז מנכ"ל משרד הביטחון דאז שאל אותי למה אני מעכב את זה. אמרתי לו שאני לא מעכב, אני רק רוצה לשאול אותו שאלה אחרת שלא קשורה לכסף הזה, למה אתם ביטלתם את ההזמנה. זה נושא לאומי. נשים, עולות חדשות מאתיופיה, נמצאות במצפה רמון ואתם ביטלתם את ההזמנה. עד סוף הישיבה קיבלתי הזמנה של משרד הביטחון שהם העבירו להזמין במתפרה הזאת. לצערי הרב אתם מנצלים את המצב הזה שכאן אין עכשיו העברות ואם יש, יש בשוליים. אני אומר לך שאני אזכור את התאריך הזה. 120 עובדים מקריית שמונה נזרקים לרחוב. אני מבקש דחייה. תאפשרו לנו לחפש פתרון. אני רוצה להביא את משרד הכלכלה שזה התפקיד שלו. אני רוצה להביא את משרד הביטחון שהוא צריך להיות חלק מהעניין הזה. אף אחד לא הולך להיפגע. תדחו את ההזמנה של מחר לעוד חודש. על זה אני רוצה תשובה. התשובה תהיה שלילית, גם אתם תקבלו תשובות שליליות. אני רוצה תשובה. אולי יש לו פתרון.

בבקשה. קרן, את ביקשת להתייחס. אני תכף חוזר אליך. אני קצת מבולבלת. כל הדיון הזה שמתקיים היום אחרי הדיון בשבוע שעבר קורה כאשר את הבעיות הצגנו בשבוע שעבר והיום התכנסנו כאן

לקבל תשובות ממשרד הביטחון. כולנו שאלנו מדוע מתקיים היום דיון ואמרו שיגיעו עם תשובות כדי שנוכל לראות מה הדרכים המשפטיות. אני מצטערת שאנחנו מפנים אליך את השאלות, אבל אתה חייב להבין את האירוע. ראש העיר מדבר על תעסוקה בעיר ואומר שהוא לא יכול עכשיו לתקן את מצב האבטלה ובטח לא יכול להגדיל אותה, בטח לא בתקופת קורונה. אני אמרתי בדיון, ואני חוזרת על זה בקצרה, כיושבת ראש הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים, שבתקופה הזאת צריך להילחם על כל עסק כאילו הוא העסק היחיד בארץ כדי שהמשק שלנו לא יצטמצם עוד יותר. מבחינתי זה נקרא עסק קטן ובינוני, זה גודל העסק, ולכן אנחנו צריכים להילחם כדי שהם ימשיכו לפעול כי אחרת נסגור את המדינה, משני הכיוונים האלה תעסוקה ועסקים. אני שואלת אותך היושב ראש, אולי שווה, כשאתה אומר שאין העברות תקציביות, אולי הם לא ממש רואים את חשיבות הוועדה הזאת, אולי שווה על הנושא הזה לבקש דיון יחד עם ועדת החוץ והביטחון. אולי דיון משותף עם חוץ וביטחון. אין יושב ראש. אם אין יושב ראש, אין ועדה? גם בממשלת מעבר, הוועדה מתפקדת. שהם ייקחו אותם מצד אחד ומצד שני נשב יחד אתם כי אולי את ועדת חוץ וביטחון הם סופרים יותר. תודה רבה. דודו שטיינמץ נמצא ב-זום. אני רוצה שתעלו אותו. קרן, אני רוצה לומר לך שיושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון זה אני. אני גם בכובע הזה ואני די גאה מכיוון שאין ממשלה שמתפקדת עם תקציב, עם העברות ועם הדברים האלה שזה דבר נורא ואיום מבחינת ניהול המדינה. צריך לעשות הכול ולדבר עם האנשים שידעו שיש עתיד למדינה. זה לא אנחנו נעלמים. אני גם אשמח להשלים, אדוני היושב ראש.

אמנם פוליטיקאי אבל מה שאני מבטיח, אני מקיים. אני לא יכול לסיים את הישיבה הזאת מבלי שתיתן לי תשובה חיובית כי אחרת תישאר כאן עד הלילה, עד הדלקת נרות. רק שלא יכבו לנו את האור בקריית שמונה. דודו שטיינמץ, אני רוצה לדעת. משרד הכלכלה, אם זה יעלה לנו בסופו של דבר בקרן לעסקים קטנים, יעלה לנו בין שניים לשלושה מיליון שקלים כדי שנוכל להמשיך את זה בדרך שהעובדים לא יפוטרו, אתם יכולים להעביר את הכסף הזה? אתם תוכלו להיכנס לזה? אני שומע שהמנכ"ל שלכם בעניין. המקרה הזה בקריית שמונה, הוא מקרה בו גוף גדול היה חלק די גדול מהביקוש שהמאפייה המרחבית הייתה משווקת לו, בעצם המכרז הזה בו הוא בחר גוף אחר, התנתק מהם וכתוצאה מכך הביקוש קטן. אנחנו במסגרת פיקוח על המחירים, גם אם נגדיל את המחיר או נוריד את המחיר, לא נצליח לשנות את העניין הזה שאין ביקוש. משרד הכלכלה יכול באמצעים שיש לו, כמו שאתה אמרת, קרן לעסקים קטנים או במסגרת הרשות להשקעות, לעזור לו אבל לאו דווקא בעזרה הזאת שתגדיל לו את הביקוש. הביקוש של משרד הביטחון, במידה והוא לא יהיה ביקוש קיים, זה יהיה אבן ריחיים על החברה עצמה. אנחנו יכולים להגדיל להם את ההשקעות שם, אנחנו יכולים לתת להם עזרה במסגרת הקרן לעסקים קטנים אבל עדיין אנחנו צריכים לשמור את זה שהביקוש לחם שלהם שהיה להם עד כה, הוא ביקוש שיצטרך להמשיך. במידה וזה לא יהיה, גם הקרן לעסקים קטנים לא תעזור כאן כל כך. צריכים לשמור את זה שיהיה להם ביקוש. אנחנו במשרד נעשה את כל האמצעים האחרים. אני רוצה לדעת האם אתם יכולים לעזור במציאות הזאת של 120 עובדים בקריית שמונה שיוצאים לרחוב, נזרקים לרחוב, אני שואל האם תוכלו לעזור בשניים-שלושה מיליון שקלים מהקרן לעסקים

את זה אני מבקש. אין בעיה אבל שניים-שלושה מיליון שקלים שניתן, זה לא יגרום לכך שהביקוש יתקיים. הם יכולים לתקן את הביקוש דרך תיקון מחיר המינימום. זה בידיים שלהם. הם יקבלו שני מיליון אבל בעוד חצי שנה עוד פעם זה יקרה. אם הביקוש ייחתך בשליש, שום דבר לא יעזור. מר שטיינמץ, תקשיב לי. לא דיברתי על ביקוש ולא נכנסתי לפרטים האלה. יש כאן בעיה עם מכרז, יש כאן בעיה חוקית. נכון.

אני שואל אותך שאלה. אם אנחנו נגיע לפתרון והפתרון הזה עולה כסף,

שלושה מיליון שקלים, כדי שהעובדים לא יצאו כי להקים מקומות עבודה לעובדים האלה יהיה מאוד

האם תוכלו במסגרת משרד הכלכלה, במסגרת הקרן לעסקים קטנים, לעזור בשניים-שלושה מיליון שקלים? אני לא יכול לומר לך כן או לא. אני מבקש תשובה. אנחנו נעשה את כל המאמץ כדי לעזור להם במסגרת הקרן שאתה ציינת. יש מחיר מינימום? זאת בדיוק השאלה. שאלנו אותו בדיון הקודם והוא אמר שתמוה בעיניי, הוא חזר על זה, שאין מחיר מינימום והמחיר שניתן הוא לא מחיר נורמלי. הוא אמר את זה בישיבה הקודמת. זה לא אמור להיות קבוע בצו הפיקוח על המחירים? אני רוצה שתביני מה קרה כאן. לא היה אמור להיות מכרז. בעלי המאפייה פנו למשרד הביטחון ואמרו להם שכתוצאה מהתשומות החדשות, צריך לבדוק. הם הלינו על המחיר. מה עשה משרד הביטחון? הנה, מצא הזדמנות, יצא למכרז. יצא למכרז בלי מחיר מינימום. תקשיבי, שוק פרוע. זה לא הגיוני. איך אפשר שמאפייה באזור מסוים בוא נאמר, משפחתית, גם 120 עובדים בהשוואה לברמן שזה מפעל ענק עם 1,000 עובדים, אי אפשר לעשות השוואה. אני אגיד לך מה יקרה. מאפיית ברמן ייקחו אותם כקבלני משנה וזה דבר שהוא חמור. כאן צריך משרד הכלכלה לצאת בקריאה חד משמעית שאצלו אין את הדבר הזה.

פשוט לא הגיוני. אין מכרז כזה שאין מחיר מינימום. בעיניי זה פשוט לא הגיוני. אתה צריך את הממונה על צווי הפיקוח במשרד הכלכלה.

אני צריך את המנכ"ל. זה מה שאמר נציג משרד הכלכלה. נציג משרד הכלכלה, מר שטיינמץ היקר, אמר את זה בדיון הקודם. אני צריך את מנכ"ל משרד הכלכלה. יש עוד נתון שאתם לא יודעים. משרד הביטחון אומר שהם זכו בדרום, ולכן למה אתם מלינים? הם זכו בדרום והמחיר שהם הגישו בדרום היה זול יותר.

כי מדובר ב-40 אחוזים ובצפון זה 20 אחוזים. לכן זה יקר יותר בצפון. לכן הם נתנו מחיר יקר יותר בצפון לעומת הדרום. ומה הם עושים להם היום? הם אומרים להם שאם אתם עד סוף השבוע לא תתחילו, ניקח לכם גם את הדרום. תגידי לי משפטית אם משהו כאן לא מסריח. מה את רוצה ממנה? היא יודעת את הפרטים? איך היא יכולה להיכנס לזה? תראו כמה סימני שאלה יש כאן. צריך לבטל את המכרז.

בבקשה, אבי שרקה. אני אשמח להתייחס למספר נקודות, ברשותך, כולל הנקודה שחברת הכנסת העלתה בנושא אולטימטום. אני רוצה לציין דבר מאוד חשוב שהוא נוגע לכולנו. ב-1 בינואר 2021 חיילי צבא הגנה לישראל בצפון, בדרום ובמרכז צריכים להתחיל לקבל מזון שנוגע ללחם ומוצרי מאפה. והם יקבלו. אמרנו שהם יקבלו. מותר לכם ל האריך את ההזמנה עד חודש מארס.

נכנס לבסיסים בצפון נותן את הלחם. אני נותן את הלחם בבסיסים ולא אתה. אני קם ב-2:00 לפנות בוקר. יש לי בקשה אליך, משרד הביטחון. אני שאלתי שאלה. אני עונה לך, כבודו. יש לי תשובה בשבילך. מה השאלה ששאלתי? לגבי הארכה בחודש. אני לא רוצה להיכנס לתוך המכרז. אני דיברתי עם המנכ"ל ואני הבנתי את רוח הדברים. אני מציע שתתייחס לעניין הזה.

החיילים יקבלו את הלחם ואין ויכוח לגבי זה. אף אחד מאתנו לא רוצה לעשות פעולה שהפעולה הזאת תגרום לכך שלחם לא יגיע לבסיסים. הלחם יגיע לבסיסים. אנחנו מבקשים בקשה אחת. היות ואמר לי המנכ"ל שיש בעיה משפטית עם העניין הזה. הוא אמר ששתי המאפיות הסכימו להחליף, משרד הביטחון הסכים להחליף, הוא אמר שיש בעיה משפטית. בסדר, הבנו. יש כאן גם בעיה כספית שצריך לראות איך פותרים אותה. אני צריך חודש. את החודש הזה אני צריך כדי לנסות להגיע לפתרון. אני יכול אחרי חודש להרים ידיים ולהגיד שלא הצלחתי אבל תנו לי, אחרי שאמרתם אתם משרד הביטחון שאתם מוכנים לפתרון הזה אלא שיש בעיה, אני רוצה את החודש הזה לפתרון. אני אדבר עם מנכ"ל משרד הכלכלה, אני אדבר עם מנכ"ל משרד הביטחון וננסה לראות שמבחינה משפטית אנחנו יכולים לסדר את העניין הזה. אני מבקש את הדחייה הזאת. אני עונה לכבודו שסמנכ"ל וראש מנה"ר אבי דדון שהפריפריה מאוד מאוד חשובה לו והוא פועל לילות כימים עבור הפריפריה ועבור אזורים בקווי עימות, מאשר ויפעל לאשר דחייה של חודש עבור המשך ההתקשרות עם המאפייה בתקווה שבחודש הזה יימצא פתרון. אני רק רוצה לציין אדוני שאישור של חודש נוסף דורש תהליך מסודר במשרד הביטחון, בוועדת פטור וכדומה. תעשו, מה הבעיה? זה בשם הפריפריה. עניתי לשאלת כבודו לגבי החודש.

אני מבקש להשיג לי את מנכ"ל משרד הכלכלה ואם לא ישיגו אותו עכשיו, אני אדבר אתו יותר מאוחר. אני הולך לדבר עם מנכ"ל משרד הביטחון. אנחנו לא נאפשר את המציאות הזאת שבה במקום כמו קריית שמונה, משרד הביטחון הוא זה שיגרום ל-120 עובדים לצאת לרחוב. אפשר להגיד את מה שאמר לי המנכ"ל שיש בעיות כאלה וכאלה, אני לא אפרט אותן. אני יודע, יש בעיות אבל הסכמתם. אילולא הבעיה המשפטית הסכמתם. אני מדבר אליך כי אתה מייצג את משרד הביטחון ואני מתכוון למשרד. אין לי טענות למשרד. המציאות היא שהסכמתם שמחליפים את המאפיות. זאת אומרת, המאפייה הזאת בקריית שמונה, המאפייה המרחבית, תמשיך לפעול בקריית שמונה. הסכמתם, עם כל הבעיות. יש בעיה משפטית ועם זה אני לא יכול להתווכח. יבוא מישהו ויגיד שמבחינת החוק אתה לא יכול לעשות. לכן אני צריך את החודש ובחודש הזה ננסה לפתור את הבעיה. ברשותך, אם אפשר להוסיף משהו קטן על דבריך. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך מונעים מכרז כזה שוב. פיקוח מחירים. שקודם כל ייתן מחיר מינימום. ניר, רגע. אתה יותר חכם ממני אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו מתמקדים במאפייה המרחבית בקריית שמונה. אני יודע שמה שאתה אומר נכון, אני יודע שצריך לעשות את זה. אם אנחנו ניכנס עכשיו לדברים נוספים, אנחנו יכולים לאבד את זה. אנשים עם ראש לא גדול יגידו, מה אני צריך להיכנס לכל הבעיות האלה. אני מבקש פתרון מאוד מקומי, להביא כסף ממשרד הכלכלה שזה התפקיד שלו. יש את הקרן לעסקים במצוקה. משרד הביטחון מסכים שהמאפייה תמשיך לעבוד והחודש הזה הוא הקייס שלנו. אני מסכים אתך. יכול להיות שאחר כך נצטרך לקיים דיון אחר.

באותם דיונים שאתה מקיים, אני חושב ששווה לשאול אותם איך אנחנו מונעים שדבר כזה לא יקרה למאפייה ב' ולמאפייה ג' ולעסק אחר בקריית שונה או במקום אחר. משרד הכלכלה יקבע מחיר מינימום. אני לא חושב ששמענו עדיין אמירה ברורה ממשרד הביטחון שדוחים את ההזמנה.

לא מוציאים להם הזמנה וממתינים כחודש, כמו שביקש היושב ראש. הוא לא אמר את זה ברור. הוא אמר שיש להם את המשרד שלהם והם יצטרכו לבדוק.

די ברור. נדחה בחודש. נוכל לדחות בחודש. תודה רבה. נרשם בפרוטוקול. בחודש הזה באמת ננסה למצוא פתרון.

אני חושב שזו אמירה ברורה שהיא למען העובדים. אני רוצה לומר לך דבר אחד שאמרנו גם בדיון הקודם. אל תכבו לנו את האור בחג האור. אנחנו סומכים עליכם. תשמרו עלינו. קשה לנו לישון בשקט. אתם באתם ואנחנו כאן עבורכם, כדי להדליק לכם את האור. אנחנו לא באים לדאוג למאפייה. אנחנו באים לדאוג רק לעובדים.

בזמן הזה לעשות את הכול על מנת להגיע לפתרון. אנחנו רוצים לפתור את זה אחת ולתמיד. תודה רבה ליושב ראש על ההישג הגדול הזה. עוד הצעה אחת למשרד הביטחון. עלה השר שאני מאוד מעריכה אותו,

כדי לתת תשובה לשאילתה שהגשנו. אני מבקשת מכם, אל תכפישו את שמה של המאפייה. עלה השר ואמר דברים מאוד קשים על המאפייה. הוא דיבר על לחם לא טרי, דיבר על לחם קפוא, אמר הרבה דברים ואני עשיתי בדיקה בנושא הזה. לא היה ולא נברא. אז בבקשה מכם משרד הביטחון, זאת כבשת הרש, אל תפגעו. ניסית בהתחלה לתת נאום לגבי הפריפריה. לא פוגעים באנשים האלה ששומרים על הגבול הצפוני של מדינת ישראל. אתם משרד הביטחון, אתם האחרונים שצריכים לדבר עליהם בסגנון הזה. אדוני היושב ראש, קודם כל אני רוצה לברך על הפעולה. אני חושב שזה הישג משמעותי.

למדתי להכיר את החשיבות של הזיכרון שלך, כמה הוא אפקטיבי. אני רוצה להדגיש שמשרד הביטחון הוא כאן ב-לופ.

כמו שאנחנו שומעים, אמר בדיון הקודם דברים אחרים ובדיון הזה לא אמר דברים דומים. לכן החשיבות של העבודה על הנושא של מחיר המינימום היא

אני מקווה שאני טועה אבל אני לא רואה איך אפשר לשנות את המכרז הזה. הדגש בחודש הזה צריך להיות על משרד הביטחון ומשרד הכלכלה, להעביר את הכסף לשלוש שנים ואחר כך יהיה מכרז חדש ובעזרת השם הוא יהיה יותר בסדר.

אם אפשר ברשותך, כמה מילים. אני סגן ראש העיר קריית שמונה. בהמשך לדבריו של ראש העיר, גם בדיון הקודם הדברים שנאמרו על ידי חברי הוועדה, אני בהחלט חושב שיש כאן אמירה ברורה ומוחלטת וכולם מבינים את הצורך של אותן משפחות, 120 משפחות על כל הנגזרות שלהן, ויש יותר מהמספר הזה,

ביום שאחרי, אני לא רוצה לומר להיזרק לרחוב. אמנם הייתה החלטת ממשלה מ-2004 שאמרה להעצים את הצפון, ליצור המון מנועי צמיחה אבל משום מה אנחנו רואים כאן אוזלת יד. למרות שהתוצאה כרגע היא טובה והיא נכונה לעת הזו, הייתי חושב שאפשר, בגלל התקופה הרעה הזו שפוקדת את העולם כולו ואת קריית שמונה בפרט, אולי כדאי לחשוב על הקפאת המכרז.

היינו שם ונישאר אחרי ואנחנו שם בזכות. לפחות את מה שיש לנו, תשאירו לנו. אל תתקעו לנו מקלות בגלגלים. תודה רבה.

של ועדת הכספים לעסוק בעניין הזה. זה לא התפקיד שלנו. אני לקחתי על עצמי מאז אני כאן לטפל בבעיות האלה. אני חושב שאלה בעיות של פיקוח נפש. זה גובל במציאות שאי אפשר לתאר אותה. המציאות הזאת, עיר כמו קריית שמונה, אותו דבר היה לנו בחצור הגלילית, אותו הדבר היה לנו עם תע"ש ואני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות. אנחנו צריכים למצוא פתרון. הכוח שלנו היום הוא יותר חלש ואמרתי קודם למה

הכנסת יותר חלשה, הממשלה יותר חלשה, המציאות הזאת היא מציאות שמאוד קשה להתמודד אתה. מנכ"ל משרד הכלכלה עולה עכשיו ל-זום.

אני תכף אדבר אתו. המציאות הזאת בה אנחנו יודעים מה כוחנו, אין לנו יכולת להתערב במכרז וזה גם לא יעזור כי מיד תתחיל מלחמה בין עורכי דין, בין יועצים משפטיים והתוצאה תהיה שהעובדים יהיו בבית או שיהיו ברחוב.

אני מודה למשרד הביטחון, ותמסור את זה בשמי למנכ"ל, שהסכים לדחות את זה בחודש. אני לא יודע אם נצליח, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שנצליח ובחודש הזה נוכל להביא את משרד הכלכלה, שזה התפקיד שלו ולשם כך הוא קם וקיים, שהוא יוכל לעזור גם מבחינה כספית. המציאות הזאת היא מציאות שאנחנו נצטרך לראות איך אנחנו משאירים את המאפייה הזאת באופן כזה שבו יהיה גם סיוע כספי לצורך העניין. אמרתי, אני מודה למנכ"ל משרד הביטחון.

על שהסכמתם לדחות את זה. החודש הזה יכול להיות קריטי. יכול להיות שנישא ידיים לשמיים ונגיד שניסינו ולא הצלחנו. אני בטוח שנצליח בעזרת השם. למה אני בטוח? כי אם יש רצון טוב ואין בעיה עם המאפיות, כי גם המאפייה השנייה הסכימה להחליף, יכול להיות שנוכל להגיע מבלי להיתקל בבעיות משפטיות עם סיוע, כפי שאמרו אופיר וינון. אופיר וינון, אני מבקש שתעזרו לי עם העניין הה של משרד הכלכלה. שגית, אני מבקש לבדוק את העניין הזה בצד המשפטי. אני יודע שזאת לא הסמכות שלנו אבל שלא נהיה עמי הארצות האלה שלא יודעים כלום, שיאמרו לנו אסור ואסור ואסור. יש דברים שמותר.

רק שתדע, יש כבר יושב ראש לוועדת חוץ וביטחון, איתן גינזבורג. בסדר. אני מבקש את העזרה שלכם. כבוד היושב ראש, משפט אחד. אני רק רוצה לומר שהאירוע שאנחנו הגענו למצב הזה הוא תוצאה של זה שהמדינה קונה לחם במחיר הפסד של שלושה שקלים לאורך שנים ולכן אנחנו במקום הזה. למשרד הכלכלה יש את הפתרון במחיר המינימום ושם צריך להיות הלחץ. תודה רבה. אני מודה לכולם. יש לנו את מנכ"ל משרד הכלכלה ב-זום. יש לי בקשה אליך. אני אהיה אתך בקשר אבל אני רוצה לומר לך שהיה לנו